שלום לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, היום ה- 14 ליוני 2022 ואנחנו היום לצערנו הרב בנושא מאוד כאוב, רצח שלוש נשים תוך

אבל לפחות אנחנו נוכל אולי למנוע עוד רצח ועוד רצח אולי נוכל להציל נשים ממעגל האלימות שהן נמצאות בו ואולי נוכל להתריע שוב ושוב למוסדות על מה שהם צריכים והיו צריכים לעשות. אני חייבת להגיד גם כן שזה מאוד אני לא יכולה לעבור בשקט על העובדה שגם באותו שבוע שר המשפטים הודיע שהוא

ל ידה ויש הרבה תלונות גם כן על העיכוב בהגעת המשטרה

אני יודעת שיש עבר של אלימות וזה גם התפרסם, השאלה מה נעשה כדי להגן על הנשים האלה ואני חייבת לרשום בפנינו וזה יעבור הלאה ששלושת לשכות הרווחה שהעניין קשור אליהם החליטו לא להגיע לדיון היום, וועדה

מה שמעניין אותנו זאת העבודה במסגרת הרשויות המקומיות,

את המפתח בעצם להשפיע על החיים שלנו ועל הביטחון שלנו כנשים

בשיתוף הגורמים המקצועיים ברשויות המקומיות כדי להסתכל

איפה הוטמעו התוכניות של שרת החינוך במערכת החינוך, אני יודעת שאנחנו נלחמות על תקציבים, משרד השוויון החברתי - - - אני דייקתי אמרתי הצהרה. הצהרה, אנחנו רוצות מעשים, אנחנו רוצות

כי זה מתחיל בבית וזה מתחיל בין בני הזוג וזה מתחיל במשפחה וזה ממשיך במוסדות החינוך וזה ממשיך בקהילה וזה ממשיך בכל התחומים

נכון, גיוס המונים שדיברה עליו,

אנחנו עושים את זה. אוקי, תודה. טל הוכמן משדולת הנשים, בבקשה. תודה רבה גברתי יושבת הראש, תודה רבה על רשות הדיבור,

כולנו המומות וכואבות על השבוע האחרון ובכלל על הרשימה שלא מפסיקה

וזה הדרך היחידה לטפל בה. זה לא שאני מסכימה איתך, אנחנו למדנו את זה ביחד לאורך שנים של מאבק בתופעה, אבל גם אי אפשר גם לא לראות את הפערים שצריך לזכור בגלל עמדות היסטוריות מהאוכלוסייה הערבית שהנשים הערביות משלמות גם כן

שנייה,

לא, אפילו אם לא נתבקשתן, עולה עכשיו שיש 12 נשים שנרצחו לפי הרישום של המשטרה,

אוקי,

למה פשוט לא להקריא את זה? אני לא מבינה למה אנחנו בתוך הדבר. אני רוצה רגע להגיד שמתוך ה-12 שמות, יש שני מקרים שאנחנו עוקבים אחריהם והם התחילו להיחקר כרצח ויתכן וזה בסוף יהפוך לתיק שהוא לא רצח, יש מקרים כאלה וגם יש מקרים גם הפוכים ולכן אנחנו רוצים להתייעץ

הלאה אצלנו, אבל כמובן תעבירי את זה כמובן כפי שאני מכיר.

צריך לזכור משרד הרווחה גם כמובן באמצעות המסגרות וגורמי הטיפול

אז את תחתמי על המכתב שאני היום מפנה לשר?

באמת היה מהלך נכון וכמובן גורמים פוליטיים חבל שמיכל לא פה, גורמים שתמיד דואגים לקחת גם עם סוגיות קצה נטולת הקשר וגם להפוך אותן

חייבים לעשות הכול, קודם כל כדי לטפל ברמת המניעה, הענישה אינה מספיקה, האכיפה אינה מספיקה, אבל המניעה, המניעה למרות שיש קשר כמובן, כי אכיפה היא חלק ממניעה, אבל יש כלים והכלים צריכים להיות בעיקר בתחום הרווחה ואנחנו כמחוקקים חייבים לעשות הכול כדי שהמניעה תהיה אפשרית הרבה יותר ממה שהיא היום כדי שחסמים מסוימים שמונעים את המניעה יוסרו, הדבר הזה פשוט צריך להכריז עליו כמאבק בטרור מגדרי, אין מילה אחרת, זה טרור מגדרי, חאלס, יש פה זלזול, רואים פה זלזול, זאת הזנחה אז נכון אנחנו כמחוקקים צריכים לעשות הכול והממשלה צריכה לזוז וגם הרשויות שהזכרתי ואחרות צריכות לפעול ומוטב מאוד שתהיה פעולה מתואמת בין כולנו, זאת הדרך היחידה, המאבק הוא חייב להיות מערכתי, זה לא יכול להיות שרשות אחת מנותקת מזולתה, מאבק מערכתי זאת הדרך היחידה ונקווה שלא נצטרך יותר. תודה רבה, חבר הכנסת עופר כסיף. אני חייבת להגיד שאני עדיין כאילו חושבת על העובדה ששלושת הנרצחות בשבוע הזה לא דיווחו לפחות לפי מה ששמעתי מהנציגים של המשרדים, לא דיווחו לא לרווחה ולא למשטרה על אולי הרגשה שהן נמצאות בסכנה, אולי על אלימות ואני יודעת שלפחות בדברים והעדויות של השכנים של סמר, דיברו על זה שהם יודעים שהיה בעבר אלימות ואני שואלת את עצמי וזה צריך להדליק הרבה תמרורי אזהרה, גם בפני המשטרה וגם בפני הרווחה כאשר נשים שנמצאות בתוך מצבים מסוכנים, בתוך מצבים של אלימות ועדיין לא חושבות שהפנייה לרווחה ואנחנו שומעות, ספיר הייתה מטופלת ברווחה, כלומר היה קשר עם עובדות סוציאליות ובכל זאת היא לא סיפרה על הרגשה שהיא בסכנת חיים, היא לא דיברה על אלימות מקודם וזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הנשים האלה לא ראו במוסדות כתובת, למה לא הגיעו ולא סיפרו ולא התלוננו? בעיניי זה לא כדי להאשים, סתם כדי להאשים, אלא באמת אם אנחנו רוצות לתקן את המציאות ואם אנחנו רוצות להגן על הנשים ועל הצעירות שמרגישות שהן מאוימות, אנחנו צריכות לבדוק כל יום מה אפשר לעשות כדי להוות כתובת עבור הנשים האלה ומצד שני מקומם אותי לשמוע שבחברה ידעו שיש אלימות ואף אחד לא דיבר על זה ואף אחד אולי לא עודד אותן כן להשמיע את צעקתן והורג אותי שעדיין אחרי שנים כל כך רבות של מאבק באלימות נגד נשים, יש עדיין נשים שמתביישות ומפחדות ולכודות בתוך מערכת זוגיות כל כך אלימה והן לא מרגישות בנוח לצאת ולהגיד את זה ועדיין יש אנשים שמגיעים לוועדה הזו ומדברים על סימטריות באלימות, יש להם את החוצפה לשבת בוועדה ולהגיד סימטריות באלימות, כאילו שיש נשים אלימות באותה מידה כמו גברים ויש גברים שהם קורבנות לאלימות בדיוק באותה מידה שיש נשים. ואז זה מחזיר אותנו שוב,

זה מאבק פוליטי ואם בממשלה שקיימת על מאבק פוליטי בין ימין ושמאל, לא מבינים שהם צריכים לקבל החלטה ולחתום על אמנת איסטנבול אז נצטרך להפעיל את הלחצים עוד יותר. אני חייבת להגיד שעם כל המאמצים לחוקק חוקים שיגנו על נשים, אני עדיין מפחדת שבכל זאת המסע שהתחלתי אותו ב-2015 לחוקק את חוק האזיקון שיתחיל מחדש, אם לא נעביר אותו בקריאה ראשונה ויצטרך לחכות עד כנראה אחרי בחירות. אני מאוד מקווה שנספיק להעביר אותו לפחות בקריאה ראשונה כדי שלא נאבד את הכול ונתחיל מחדש וגם כן הרבה מהחוקים האחרים שעומדים על הפרק, כולל חוק הטיפול בגברים אלימים שחוקקתי, יזמתי והפך לחוק ואני מפחדת שהמשרד לא עדיין לפי לפחות הדיון הקודם שהיה לנו פה, עדיין לא מוכנים להכלת החוק, אם אתם מוכנים אז תודיעו שאתם מוכנים, אם אתם לא מוכנים, תודיעו גם שאתם לא מוכנים, בצורה המסודרת של צו ובקשה לדחייה, כי אני הזהרתי ואמרתי ואני שוב מזהירה ומבקשת ממך מר תלי להעביר את זה למשרד, שאם הצו יגיע אליי יומיים, או שלושה, אנחנו כבר באותו שבוע שהחוק צריך לחול, אני אפילו לא אסתכל על הצו ולא אתן הארכה ותצטרכו להתחיל לפעול, בסדר? תודה. תודה לכולם, אני חייבת להגיד שהישיבה טעונה, כי אי אפשר לעבור בשקט על העובדה ששלוש נשים נרצחו ועכשיו אני שומעת גם כן שהדבר העיקרי שצריך לעשות זה באמת לעבוד שוב ושוב ושוב, אנחנו מול מהפכת נגד במאבק הזה שנקרא אלימות נגד נשים ואסור לנו לשתוק, יש אנשים שמנסים להחזיר אותנו אחורה במאבק הזה ובשיח על אלימות נגד נשים ואנחנו צריכות להיות על המשמר וצריכות באמת לתת את המאבק האמיתי בנושא הזה. תודה לכולם, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:08.